וגם לעדכן את חברי הוועדה. האם יהיו הצעות לסדר?

למה? כי אין זמן. אני רוצה בנושא הרביזיה לומר כמה

אתמול שוחח איתי שר האוצר.

שיגדיל את הסיוע לעסקים ולעצמאים בעוד 15 מיליארד שקל, ובהם הקרן לעסקים בסיכון, שהם כ-50% 60% ערבות מדינה. סך כל הקרן יהיה 4 מיליארד שקל. בתוך זה יש עוד את ה-6 מיליארד שקל שקראנו עליהם בעיתונים שהבטיחו למי